אני פותח את הוועדה היום. הנושא הוא סקירת פעילות אגף הרישוי במשרד התחבורה והטיפול בפניות הציבור במיוחד בתקופת הקורונה. תקופת הקורונה זה כבר אומר תקופה, זהו, זו עובדה, זו שגרה, אז אפשר למחוק את תקופת הקורונה לצערנו. אני מקבל בברכה את אפי היקר, כבוד לי שאתה פה ביחד עם ימית זיזו. אכן, כל משרד, כל אחד בתקופה, בכל זאת ניכנס לרגע לתקופה, עוברים ימים לא קלים. האזרחים במדינת ישראל, כולם עוברים ימים לא קלים, בכל זאת מנסים להיכנס לשגרה והסתגל למצב הקיים. מטבע הדברים הם מגיעים למשרד הרישוי, כל אחד עם הדברים שלו, עם הבעיות שלו והם צריכים לקבל מענה. אני רוצה לומר לך, אפי, לפני שניכנס ונשמע ממך את הסקירה המיוחדת, אני פותח בזה ואני אומר לך שאני אסיים עם זה, שיתוף הפעולה של הוועדה

אגף הרישוי, משרד הרישוי והאגף שבראשותך

שיתוף פעולה מצוין, עשרות ומאות פניות שאנחנו מקבלים, את המענה שאנחנו מקבלים, קוראים לזה בו ביום. בפורים יש מושג מתנות לאביונים, יש את המושג הזה בו ביום. לא רק שמקבלים את התשובות, התשובות הן חיוביות, זאת אומרת אם לא קיבלנו פנייה נבדוק, נענה תשובה, התשובה מגיעה תוך 14, 15 עד 45 יום. התשובה העניינית מגיעה באותו יום. אני מראש מודה לך מאוד ומוקיר ומעריך וגם הצוות הנכבד שמשתתף ומצטרף לדברים האלה. אני רוצה לפנות אליך, אפי, לשמוע ממך באמת על הימים הלא קלים שאתה עובר, איך אתה מתמודד, איזה סוגי פניות מגיעות אליך, האם אתה רואה בתקופה המיוחדת פניות רבות יותר מאשר בשגרה, כשהיינו עוד קוראים לזה שגרה. אשמח לשמוע, תודה. קודם כל, אדוני, תודה שהזמנת אותי. אני גם מרגיש פה בזירה ביתית.

לפני שאני אתחיל שבסוף בסוף אני באמת נכנסתי לפה וקיבלתי מחמאות מהאנשים הנפלאים פה, אני רק זה שבקצה עושה פיין-טיונינג. 300 עובדים לאגף הרישוי, אחד האגפים הגדולים שבאמת כל אחד מהם היא נשמה יתרה, באמת בלי הנשמה היתרה אי אפשר לעבוד מול ציבור, כל שכן בתקופה הזו. על כן הקרדיט הוא קודם כל להם, וודאי ימית שהבאתי אותה איתי כאן היום. אני לא הבאתי אותה כי אני מתקשה לדבר, אדוני יודע שאני מדבר לא רע, אלא כי באמת ימית היא אחראית על תחום פניות הציבור והרבה זה בזכותה ובזכות אנשים כאלה, שהם המון שנים משרתים את הציבור. אז זה הזמן באמת להודות ולהעריך.

הערכה מיוחדת לגוף שלפעמים במדינה נהוג לומר שהמחלקות המשפטיות הן מעכבות, הן ממסמסות, הן דוחות דברים. המחלקה המשפטית שלי במשרד התחבורה היא מחלקה שאפשר להתגאות בה. היא מחלקה שהיא מאפשרת, היא לא משיבה אף פעם תשובה שלילית וכל רעיון שאנחנו הולכים לישון איתו בערב אנחנו קמים בבוקר ומקבלים מענה בפתיחות רבה ובקשב רב. הם ראויים להערכה על העניין הזה, גם כשהם לא נמצאים כאן. הנושא של רישיון הנהיגה, אני מסתכל על זה, הבנתי שנכנסים לתקופה קורונה, אני כמו כולם מקשיב להנחיות של הממשלה, להוראות השעה ולצווים ואני מבין שהמשמעות של המרחב הפרטי גברה באופן משמעותי. אז אנחנו בעצם העלינו ארבעה עקרונות שהיינו צריכים להקפיד עליהם אולי יותר מכל גוף אחד. האחד זה חופש התנועה, שהוא זכות יסוד והוא חירות. השני זה שיפור המסוגלות התעסוקתית. הרבה מאוד אנשים נקלעו למצב ללא רישיון נהיגה, כשבעצם הנהיגה שהיא מלאכתם, זה הדבר היחידי שהם יודעים לעשות, זה מה שהם למדו. כמובן העדפת המרחב הפרטי על המרחב הציבורי הוא בסופו של דבר, היינו צריכים לשמור גם על רציפות תפקודית של כל גורמי הביטחון וההצלה וכל הגופים שבעצם אחראים לתפקוד של המשק, גם בתקופות של הסגרים ומעבר לכך. לכן, אנחנו היינו צריכים למצוא פתרונות מהירים. אודה שאנחנו כבר שנים שוקדים על איך לשפר את השירות באופן כזה שהאזרח לא יבוא אלינו. אני חושב, אדוני, שבשנת 2020/21 במדינת ישראל, מדינה שהגיעה לחלל, שאומרים שיש לה עוד כל מיני יכולות שאני לא יודע לאשר אותן, סביר להניח שהאזרח הפשוט יעשה את כל פעולות הממשלה מסלון ביתו. מכיוון שהלכנו כבר לכיוון הזה ועשינו פעולות, אז הקורונה הפתיעה אותי, אבל אני לא מצאתי בה, אתה אמרת הימים עוברים עליי נפלא, כיוון שכל מה שחלמנו קורה בזכות הקורונה, היא גרמה לאנשים אחרים להבין שכדאי לסייע לנו לקדם את התפיסה של מתן שירותים מרחוק ולאו דווקא דיגיטליים. יצא משהו טוב, אתה אומר, מהקורונה?

כמו כל דבר בחיים, מעז יצא מתוק, גם במקרה הזה. אנחנו באגף לא פעלנו בהתייחס לתקופת המאבק בנגיף הקורונה, אנחנו לא מתכוונים לחזור אחורה גם ביום שאחרי. זאת אומרת אנחנו אמרנו עכשיו שזו הזדמנות לשנות את הפלטפורמה הזדמנות לממש את החלום, ממשיכים קדימה. לכן עבדנו על כמה דברים. אחד זה תיקוני חקיקה כפי שאמרתי, השני זה לשנות תהליכים פנימיים. יש לנו מסעות לקוח מסורבלים, אני הערתי כבר כמה פעמים, עובדי המדינה הם אנשים נפלאים אבל לעיתים התושב"ע גוברת על החקיקה הראשית ועל התקנות והנהלים, זה קורה כשאנשים מצויים המון המון שנים באותו מקום, אין תנועה, אין מוביליות, אז למעשה הקידום בזה שאנשים בעצם מייצרים איזה שהם סעיפים נוספים מול האזרחים וזהו. זה מה שנקרא בעצם נטל רגולטורי, אתה מקשה על האזרח באופן מיותר. ניסינו לנקות את התהליכים האלה, איפה שלא צריך לא צריך. כמובן שנתנו ביטוי ייחודי גם לגופים המיוחדים, למשל לאוכלוסיות מיוחדת. תיכף נדבר על דברים שעשינו לטובת אוכלוסיית הנכים. בסוף האנשים האלה צריכים לקבל עזרה יתרה גם בתקופה הזאת, זה מובן לגמרי, ובסוף בסוף הודענו לאנשים שאנחנו מעדיפים שלא לראות אותם, אנחנו מעדיפים לטפל בהם ומעדיפים שלא לראות אותם. אז למעשה מה עשינו בנושא של תיקוני חקיקה? אנחנו הארכנו את תוקף רישיון הנהיגה מיד, אנחנו זהינו מיד שזה הולך להיות אירוע לא של שבוע ולא של שבועיים. הארכנו את רישיון הנהיגה בשישה חודשים ולאחר מכן בשישה חודשים נוספים. זה אומר שמי פג תוקף רישיון הנהיגה שלו קיבל חידוש אוטומטי, לא היה צריך לעשות שום דבר. לגבי רישיון הרכב, סגרנו את מכוני הטסטים, אז אוטומטית נתנו הארכה ב-60 ימים ולאחר מכן ב-60 ימים נוספים. צריך רגע להבין אדוני שבשונה מרישיון הנהיגה, אם אדם לא הוכיח שהוא לא מסוגל לנהוג, רכב הוא נושא בטיחותי, ושעה שאתה אמור לעשות בחינה כל שנה לרכב הארכה של ארבעה חודשים היא קריטית. אבל מתחנו את זה לאחר התייעצות עם מהנדסי הרכב ואפשרנו את העניין הזה. אפשרנו לכלי רכב חדשים להאריך את הרישום של שלהם בבין חודשיים לארבעה חודשים. הדבר הכי משמעותי זה שיטת הניקוד, למעשה המחלה שפלשה פה לישראל היא הרבה מאוד אנשים שיש להם נקודות בגין עבירות תנועה מהתוספת השישית. הבנו שהאירוע הזה הוא אירוע מורכב ואותו מראש דחינו בשנה וחצי. זאת אומרת מכיוון שצפינו שגם בהקלות והבשורות שתביא ממשלת ישראל לא נגיע לבשורה שבמהרה נוכל לכנס 30 אנשים בכיתה, אז מצד אחד עם הזכיינים ירדנו למודל כלכלי של 20 אנשים בכיתה, שזה רווחיות נמוכה יותר עבורם, אבל גם הם נרתמו לעניין הזה. לפני שאדוני נכנס אני הודיתי בהתכתבות עם משרד הבריאות, אין שום בעיה שבכיתה ישבו 25 תלמידים, אבל להכניס 20 אנשים להכשרה מוקפדת מאוד עם עטיית מסיכה והכול, לא מאשרים לי. נכון לרגע זה, שאנחנו יושבים פה, יש לנו 80,000 אזרחים במדינת ישראל שיש להם נקודות שימנעו מהם לנהוג אם אנחנו לא נפתח את העניין הזה. אז אני חייב להודות שהייתי אצל השרה השבוע והיא תקדם את זה מול שר הבריאות. פה אני אומר, האזרחים לא צריכים לדאוג, יש לנו שנה וחצי, אבל כדי לא ליצור מצב שגם אלה שבעוד שנה יצטרכו לעשות הכשרה ובגלל הפקק לא יוכלו, לזה אני חרד, אבל אני מאמין שזה יהיה בסדר. מסתמן איזה פתרון בעניין?

יושבים פה חבר הכנסת טופורובסקי וסעדי, הנושא של הקלה של חייבי הוצאה לפועל שנתנו להם גרייס של חצי שנה לנהוג באמצעות רישוי. אני חייב להודות שזה היה תיקון לא טוב. הציבור לא הבין אותו, חלק מהאנשים לא הבינו אותו, זה היה תיקון של פשרה, הוא היה פחות טוב התיקון של ההוצאה לפועל. למעשה מה שעשינו זה מה שנקרא היעדר אכיפה, לא באמת השתנה משהו. פשוט אמרנו לשוטרים, אל תאכוף, שזה לא היה מסובך. אפי, מי שיש לו נקודות ויש לו עכשיו בגלל כל - - - רישיונו לא יותלה, עד סוף 2021. איך הציבור מודע לזה? הציבור מודע לזה כי הם פונים אלינו כל הזמן. הם פונים ואז מקבלים את התשובה?

וגם בעניין הזה אנחנו לקראת סוף פיתוח, שהיה פיתוח בלי קשר. הרי אצלי במשרדי הרישוי בערך 150,000 אזרחים מדי שנה באים, תופסים תור והיו ממתינים כדי לדחות, אין ישראלי שלא מבקש לדחות את הקורס, אין דבר כזה. אין אחד שהקורס מסתדר לו בדיוק כפי שהוא תכנן אותו. אני אומר לך,

מכיוון שהנושא הזה ברור ואנחנו לא נשחק, לפחות אם אתה רוצה לרמות אותי אז אני חייב להראות לך שאני יודע שאתה מרמה אותי, אז אל תספר לי סיפורים. אז מה שעשינו זה מאוד פשוט,

עזוב אל תרמה אותי.

מספר לפקידה,

היא הייתה מאריכה לו.

לא מצאתי אחת מהעובדות שלי שאמרה לו,

אומרת, כבוד היושב ראש, ואת זה אנחנו גם הרבה מקבלים מפניות מאזרחים שבכל זאת שולחים להם התראות. לא, חבר הכנסת סעדי, החל מחודש אוגוסט בשנה כבר הוצאנו הנחיה לא להוציא מכתבים כאלה וכל שלושה חודשים אגף חופש מידע פונה אליי לקבל אישור אם להוציא את הסט החדש או לא. מכתבים שיצאו לפני, גם דחינו את ההתליות שלהם באופן אוטומטי, ועדיין אנשים שלא יודעים מתקשרים אלינו ואנחנו דוחים להם את זה במקום. לעתיד לבוא בזמן הקרוב תוך חודש וחצי חודשים יהיה טופס מקוון. אזרח קיבל קורס, לא צריך לרמות אף אחד, נכנס לבד למחשב, מותר לו פעם אחת בלבד לדחות בחצי שנה את הקורס, ולמטה הוא גם מצהיר: אני יודע שבסיום בזמן רישיוני יפסק,

ובא לציון גואל, אל תשקר לי, אני לא אשקר לך וגם אל תבוא אליי כי זה הכי חשוב, כי אתה לוקח זמן של מישהו שצריך לבוא אליי. כמובן שתוך כדי הארכנו את תוקף הבדיקות הרפואיות והתיאוריה של מי שמבקש ללמוד נהיגה. התוקף של הדברים הללו הוא שלוש שנים. בשעה שאין שיעורי נהיגה ואין בחינות מעשיות, אז הורים בצדק אומרים לילדים לא להירשם ללימודי הנהיגה, אז הארכנו להם את התוקף כדי שלא יצטרכו אחרי זה עוד פעם לשלם. אז את העניין הזה הארכנו אוטומטית בחצי שנה ואם נידרש נאריך בעוד חצי שנה ועוד חצי שנה. רישיונות נהיגה, כי אנחנו גם

טופסי פניות, מי שהרישיון שלו פג תוקף ורוצה לחדש, עכשיו אמרת הארכתם בחצי שנה ועכשיו בעוד חצי שנה,

לא, זה לא מי שפג תוקף. לא, הוא רוצה לחדש. מי שרוצה לחדש אוטומטית יוארך לו בחצי שנה,

יוארך לו בחצי שנה?

אין שום בעיה. אני צריך להגיד,

80% ממחדשי הרישיונות משלמים את זה באינטרנט או במענה הקולי, זה באמצעות חיוג קולי, זה פשוט מאוד וזה בסדר גמור. אל תזכיר לי את החיוג הקולי, כי אני סבלתי ימים,

מה קורה עכשיו בחולון למשל? מה קורה במשרד בחולון שתמיד מגיעים אלפי אנשים? אני מגיע לזה בסעיף האחרון, אבל אני אענה לך כבר, פשוט עברנו למודל עכשיו, מה שנקרא don’t call us we call you., אותה כמות של עובדות שהייתה מקבלת אליה את האנשים, יושבת בעמדות שלה, נגיד אפי הזמין תור ב-my visit לשעה 12:10, סביב 12:10, יכול להיות עם איחור סביר, אני מתקשרת לאפי. פשוט היא מקבלת את הלקוח שלא בפניו. היא יושבת בעמדה שלה, עדיין הקפסיטי שלה סדר גודל של 70-60 לקוחות ביום. פשוט במקום שהם ייצאו כולם מהדלתות וימתינו אחד על השני, שזה גם נראה רע,

שגם אם זה לא כזה נורא זה נראה נורא ב-2020, הוא פשוט, לצורך העניין בסלון ביתו,

למה אי אפשר לעשות את זה תמיד? למה רק בקורונה?

אין לי כוונה לחזור אחורה,

זה הוא ציין בתחילת דבריו, שמפה ממשיכים הלאה, לא חוזרים אחורנית. על זה אמרתי שהקורונה באה בזמן. צריך למנף את האירוע הזה, יש לו גם דברים טובים. כדי להיות רחמנים יותר, חשבנו שנהיה,

אז לפחות בואו נעשה שירות יותר טוב. אבל זה בסדר כל עוד שהאנשים מקבלים תורים וחיוג טלפוני ומקבלים את זה. אבל אני אומר לך ותנסה - - - רגע רגע, אתה מערבב עכשיו בין 5678* שזה מוקד המידע של משרד התחבורה ל-1800-800-907. אני אגיד משהו על זה, אני יכול להגיד, חבר הכנסת סעדי, חשוב שהמקום הזה יידע. המוקד שם מופעל על ידי 100 נציגי מוקד, זה מוקד פרטי שאנחנו מעסיקים אותו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים לא טובים, אבל זה לא נכון. המוקד הזה מטפל ב-1.9 מיליון פניות בשנה רגילה, בשנה הזו יש לנו כ-250,000 פניות בחודש. אני לא רוצה לתת דוגמאות מחברות פרטיות, שאני ואתה וכל אחד אחר מנויים בהם עם המון כסף שאתה יכול לחכות כמה ימים שיחזרו.

אני מודה ומתוודה, שאחד לכמה לקוחות יכול להמתין כ-20 דקות על הקו וקורה שאחד לכמה לקוחות יכול גם להתנתק מהקו באופן אוטומטי. אולי יש צורך לתגבר את המוקדנים. יתרה מזאת גם חלק מהאנשים בתקופה הזאת עבדו מהבית.

או גם בשל מגבלות הקורונה, יש לך קפסיטי שאתה לא יכול לשים אנשים בחדר מסוים, והציבור צריך להיות גם כן עם חמלה כלפי משרתי הציבור. בסוף צווי הקורונה הם הנוגעים לנו.

נגיד אבל מי שבכל זאת זקוק לשירותים של משרד הרישוי והוא צריך לבוא. הוא לא צריך לבוא.

אם יש לך עוד רבע שעה אתה תבין שהוא לא צריך לבוא. פנו אליי עורכי דין, שיש להם בעיות של לקוחות עם רישיונות, עם ניקוד, עם זה ועם זה והם רוצים לבוא. מכיוון שאתה הרי עורך דין, אתה יודע שעורך דין הרי נאצל סמכות באמצעות ייפוי כוח וחוק המשלוחים, כזה עורך דין לא יכול לבצע הזדהות פוזיטיבית לגבי אדם. עורכי הדין מתעקשים לעשות את זה בשמם,

אם עורך הדין רוצה לטפל בפלוני, פלוני יזמין תור, פלוני יעלה על הקו, עורך הדין יהיה איתו בוועידה, יזהה פלוני את העורך דין בצורה פוזיטיבית, ניתן שירות לעורך דין. יש עורכי דין שזה עובד מצוין ויש כאלה שמעדיפים שלא. אם יש להם משהו להסתיר מהלקוח, אני לא יודע. אנחנו מאפשרים הכול, אבל צריך לזכור שעורך דין זה בשם מישהו ופה צריכה להיות הזדהות. כשאני עושה את זה בטלפון חלות עליי חובות חמורות יותר. אם יש לו ייפוי כוח? מייפה כוחו יעלה בשיחת ועידה, אני מזהה את מייפה כוחו בשיחת ועידה ואחרי זה הוא יכול לרדת מהקו. זה זיהוי. תראה, אני הרי הייתי מוכן לשאלה. חלק מעורכי הדין זה לא מתאים להם, למה?

זה הכול, אני לא נכנס בין עורך דין ולקוח. אוסאמה, אתה רוצה לעזור לי לחשוב? שהלקוח לא יגלה שהטיפול כל כך קצר, שחבל שהוא שילם כל כך הרבה. אתה יודע את זה, נכון? אין עורך דין שיתנהג ככה ולא יקבל ממני שירות, לי זה לא משנה עם מי אני פותר את הבעיה. הוא יגלה שלא צריך עורך דין לזה, הוא יכול לעשות את זה לבד. אני לא אמרתי את זה, רציתי להיזהר מלהסתבך עם סעדי. אבל למה לא לתת בכל זאת אפשרות להזמין תורים? שיבוא עורך דין פיזית. רק רגע, צריך לזכור שמדינת ישראל עדיין אמרה שהשירות הציבורי לקבלת קהל, אני לא מקבל קהל. מיד אני אגיד מה עשיתי כדי כן לאפשר המשך כזה ואחר. מבחינת תהליכים פנימיים שעשיתי, תראו אני מאוד מבקש שם להיזהר מאיך לתרגם את הדברים שלי, כי עשינו פה כמה דברים פורצי דרך, שלא הייתה כוונה שיהיה פה מדרון חלקלק. למשל יש הרבה מאוד אנשים שהייתה להם פסילת רישיון לשלושה חודשים, לאחריה הם נדרשו לבצע מבחן עיוני. עכשיו אין מבחנים עיוניים ואדם לא אשם בזה, אדם שמילא את חובתו וודאי נענש, ולכן אנחנו בנינו מבחן תיאורטי. אני כמנהל רשות הרישוי מוסמך לתת אמצעי חליף תיקון. בנינו מבחן תיאוריה שבנוי מתמרורים ושאלות לגבי משתמשים בדרך. שלחנו לאנשים גיליון למידה. נציג או נציגה שלי התקשרו אליהם, ביצעו להם בחינת תיאוריה בטלפון, אם הם עברו אותה הם קיבלו את הרישיון בחזרה. הפקדת רישיון נהיגה. הרבה מאוד אנשים נדרשים להפקיד את רישיון הנהיגה כדי שמניין ימי ההתליה או הפסילה יתחילו להימנות. הדבר הזה היה מתבצע רק בנוכחות, אפשרנו לבצע את זה טלפונית.

כשעמדתי ליד הנציגים שלי אנחנו דרבנו אנשים, אמרנו להם זו התקופה להפקיד רישיון, ואכן הייתה עלייה בכמות מפקידי הרישיון.

כבר לא נוסעים כל כך הרבה,

בואו נפקיד את הרישיון. אז איך מפקידים טלפונית רישיון? אתה מתקשר, אתה מזדהה פוזיטיבית, אני שולח לך טופס הצהרה למייל שאתה נותן לי. אתה חותם עליו, גם אם אתה מבקש דחייה, היו אנשים שאמרו בסדר,

יש לי עכשיו שני ילדים. אתה כותב את התאריך שבו אתה נכנס להתליה, אתה חותם למטה, אתה שולח אליי, אתה מקבל ממני אישור. מאותו רגע נכנסת ההתליה. אני שולח אליך, אבל מה עם הרישיון עצמו? עוד רגע, חבר הכנסת טופורובסקי. צילום בפקס אפשר לשלוח? בוודאי שאפשר, אין שום בעיה. קודם כל ברשתכם אם אפשר להעביר רגע העתק של המבחן הזה שלכאורה שלחנו, כדי שתבינו על מה מדובר, עניין פשוט לכאורה. בבקשה, חבר הכנסת סעדי, אם תוכל אפילו לעיין בזה רגע.

תהליך השיחה הטלפונית, כל פקידה קיבלה את זה מסודר, מה צריך לעשות ומה צריך לומר כדי שניתן את אותו שירות לכולם. דברים פשוטים, אבל דברים שהם סיוע לציבור באופן דרמטי. טוב, אתם מחלקים את זה עם התשובות כבר. לא לא, ממש לא. אני רגע מתייחס לסיפור הזה באיזה שלב אנחנו גם בהגינות, הנושא של הקורסים בשיטת הניקוד נידון כמה וכמה פעמים בוועדת כלכלה בטענה שמדובר למעשה בענישה נוספת.

הבן אדם נענש, הוא נקנס, או שהוא הלך לבית משפט, ואחר כך הקורסים שהוא אמור לעשות זה כאילו ענישה נוספת. אנחנו טענו, אנחנו עדיין טוענים, לא מדובר בענישה, אנחנו קוראים לזה אמצעי תיקון. רוצים להביא את האדם הזה לשבת וללמד אותו מחדש או להעשיר את ידיעותיו כדי שהוא יהיה נהג רגיל. אלא מה? שמי שסיים פסילה של שלושה חודשים ונדרש לבצע מבחן עיוני, שאלנו את עצמנו מה הדרישה ומאיפה היא צומחת,

האמת לומר שסברנו שזהו נטל שלא צריך לקיים על הציבור ולכן, בועז, כבר במהלך הקורונה הלכנו לשר וביקשנו, אמרנו שאין הצדקה, הלוא אדם שהוא בסה"כ שלושה חודשים לא נהג, הוא לא שכח לנהוג, הוא יודע את חוקי התנועה.

שבן אדם דיבר בטלפון סלולרי, זה לא אומר שהוא לא מכיר את החוקים, זה אומר שהוא פשוט נהג בברוטאליות. ביטלנו את המבחן העיוני לאחר פסילה של שלושה חודשים כי אין לו שום הצדקה למעט נטל על הציבור. מי שיש לו פסילה של שיטת הניקוד של שלושה חודשים כבר לא נדרש בתיאוריה בסיום הפסילה, שונתה התקנה. ממתי זה שונה? לפני ארבעה חודשים. זה מסוג הדברים שהיה נטל מיותר.

אנחנו אפשרנו, אדוני, לבצע תיאום טענות. לפני פסילת רישיון אדם רשאי לטעון את טענותיו, כולל להביא אתו עורך דין ואת הזכות הזאת שימרנו, אפשרנו לבצע את זה באופן טלפוני ומיד כאשר החלה ההקלה הראשונה בסבב השני, האנשים הללו יכולים להזמין תור ואנחנו מכניסים אותם כבודדים באמצעות המאבטחים לבצע תיאום טענות ברשות הרישוי, כך שהדבר הזה והרציפות שלו נשמרו לאורך כל הדרך. זכות הטיעון היא זכות בסיסית, זכות יסוד, והיא נשמרה לאורך כל הדרך. תוך כדי אנחנו במשך שלוש שנים עבדנו על תהליך של העברת הבקשה ללימודי נהיגה, הטופס הירוק המיתולוגי, שכולם מכירים אותו,

עבדנו על זה שלוש שנים, זה לא לקח יום. באה הקורונה למזלנו בזמן והיום הכול מקוון. הילדים לא צריכים להגיע לרשות הרישוי, לא בהתחלה ולא בסוף. הם גם לא צריכים ללכת לרופא, ביטלנו גם את הרופא, הכול זה הצהרה עצמית. כבר אמרתי איך הגענו לזה, תנוח דעתכם, אמינות הדיווח של המבקשים עלתה עשרות מונים מאמינות הדיווח של הרופאים. וממתי זה נכנס לתוקף?

אופטומטריסט מבאקה אל גרביה, רוצה טופס ירוק. טופס ירוק אתה הולך לאופטומטריסט, הוא מדווח על הבדיקות כבר באופן מקוון ואם פעם היית מאבד את הטופס, היית הולך שלוש פעמים לאופטומטריסט. אני יכול להגיד שרבע מיליון תלמידים כבר מימשו את הזכות הזאת, 93% מהם קיבלו אישור תוך שלוש דקות, הם מקבלים אישור באס.אמ.אס. מתי זה נכנס לתוקף ? זה נכנס ב-12 במאי כחוק. היום אתה עושה את זה מקוון,

לך להצטלם, מקבל אס.אמ.אס לך לאופטומטריסט, ואז הוא מקבל: אתה כשיר לתיאוריה וניתן לו לינק איפה יש סניפי תיאוריה, הוא עושה תיאוריה וזה נגמר. לא רק זה, גם בתהליך הרפואי למשל היו מקרים, אתן לאדוני דוגמה, נגיד כתב ילד שהוא אובחן כחולה אפילפסיה. אבל הפרוטוקול הרפואי יודע שמי שלא חווה התקף ב-12 החודשים האחרונים הוא כשיר. הטפסים האלה הולכים לרופא, אז בנינו במחשב שאם הוא כותב נניח שהוא סובל מאפילפסיה נפתח לו חלון, ואומר לו: האם חווית התקף ב-12 החודשים האחרונים או לא. לא חווה, מאושר. חווה, הולך לרופא. צריכים לצרף מסמכים שמעידים על זה? לא בכל דבר. יש מקרים שהוא צריך לצרף מסמכים, למשל בסוכרת. מי שחולה סוכרת ומאוזן על ידי כדור פשוט הוא כשיר לגמרי. ברגע שמישהו דיווח שהוא חולה סוכרת מסוג B, אז נפתח לו: האם אתה משתמש בכדורים, באינסולין או במשאבה. כתב כדורים, טופס ירוק, קיבל אס.אמ.אס שהוא כשיר. כתב אחרת, הולך לרופא. באופן הזה ירדנו בבערך 85% מהבקשות שהועברו לרופא. כשאני אמר עבר לרופא אדוני, אין גנאי במשהו שעובר לרופא אלא במדינה שבה הליך רפואי לוקח חודשים ראוי שנמנע את העונש הזה מהציבור, לכן היינו חרדים לעניין הזה ויש לנו עוד הרבה בעיות בתהליכים הרפואיים שזה לא הזמן לפרט עליהן. היינו פה כבר הרבה פעמים בנושא המכון הרפואי. מקום עם הרבה צרות, הרבה בעיות. הילד הולך בלי כלום ביד, הכול במחשב. הילד לא הולך עם כלום, זה וירטואלי. אדוני אני אענה לך על הרופא, הטופס הירוק היה מושתת על זה שאני מצהיר ואני הולך לרופא שיגיד שאני הצהרתי נכון. הרופא רק שם את החותמת שלו? אני לא אגיד את מה שאמר חבר הכנסת סעדי. באיזה שהוא שלב הכול הגיע גם אלינו ואנחנו ראינו את זה ולקחנו טפסים ובדקנו קרוב ל-1,000 טפסים, אדוני. מצאנו שבטפסים לעתים הילד דיווח על מחלה שהרופא לא דיווח. לא מצאנו אף פעם שרופא השיג על דיווח של ילד. לכן, למה להקשות על הציבור כשהציבור הוא נאמן וממושמע ואמין?

יש את ה-5% בכל חברה שכנראה הם לא הכי ישרים, אבל לא פוגעים ב-95% בניהול סיכונים. מה שעשינו עוד זה את כל תהליך הנהיגה המקצועית. הלוא יש פער דרמטי במדינת ישראל בנהגים מקצועיים, גם אותו העברנו להליך מקוון. לא רק שהעברנו אותו להליך מקוון, קיצרנו את התהליך של העיון במרשם הפלילי והבדיקה הרפואית שעברה לחברה חיצונית. יש לנו עוד מה לעשות בזה, אבל ירדנו משנה לשלושה חודשים, זה דרמטי עבור אנשים שאין להם פרנסה. בזמנו כל מי שהיה מוציא רישיון נהיגה חדש, הוא לא היה יכול להוציא את זה באופן עצמאי. הוא היה צריך לחזור למשרד הרישוי, להמתין בתור. אז זה נגמר, הם לא צריכים לבוא אלינו. רשתות וסופר פארם, לא יודע, בכל מיני מקומות.

130 עמדות רשיומט. אין שום בעיה עם העניין הזה. איפה הייתה לנו בעיה? הייתה לנו בעיה עם גופים עסקיים ומוסדיים. חברות ליסינג, יבואנים גדולים שבסוף צריך לשרת אותם. בעניין הזה פיתחנו גם דפוס שירות שהם היו יכולים להביא לנו במעטפה את כל מה שהם רוצים, מניחים אותה בכניסה לסניף, לנתב שעומד שם. אנחנו היינו מטפלים בזה בבאק-אופיס, ותוך 48 שעות הם מקבלים את הכול בצורה מסודרת. באופן הזה אגב טיפלנו גם בעשרות אלפי פניות, שלא מופיעות פה במניין הפניות שציינתי בתור הטלפוני. כמובן שהחזרנו את שיעורי הנהיגה בהזדמנות הראשונה שיכולנו, באחד בנובמבר. מאז, כבר 136,000 תלמידים חזרו ללמוד נהיגה. ביום שמונה בנובמבר החזרנו את הטסטים ואת הבחינות המעשיות ועד היום כבר בפרק זמן כל כך קצר נבחנו 37,900 תלמידים. החזרנו את התיאוריה זה מכבר לפני פחות משבועיים וכבר נבחנו בתאוריה 15,266 תלמידים. בהליך המיון אפשרנו למכון מדיטון גם תוך כדי הסגר בתנאים מחמירים להמשיך לעשות בדיקות רפואיות למי שרוצה להיות נהג מקצועי ונהג אוטובוס. 3,000 אנשים נבדקו בתקופה הזו. אם לא היינו נותנים את זה, זה היה פחות 3,000 אנשים בתהליך לנהיגה. פרנסה. דבר הכי חשוב שעשינו, אני חושב, שהוא קרה לנו בשלושה שבועות האחרונים. אדוני יודע אולי, שכל אזרח במדינת ישראל שמגיע לגיל 70, כדי לחדש את רישיון הנהיגה הוא צריך להצהיר הצהרה רפואית. שעה שהוא כבר מגיע לגבורות זה כל שנתיים. אני עברתי על הטפסים האלה, זה סביר שאנשים בני 70 ומעלה, 80% מהם סובלים ממחלות של גיל שלישי, אני לא אומר שזה זקנה, כי ככל שאנחנו מתקרבים לזה אנחנו קוראים לזה בשמות יותר יפים. לחץ דם, סוכרת, מחלות של הדור הזה. אופייני לגיל. אז בן אדם כזה מחכה חודשים. עכשיו תאר לך,

שאדם בן 80 שתוקף הרישיון שלו הוא שנתיים, הוא מבלה שמונה, תשעה חודשים במכון הרפואי. אותו דבר אדם שהוא בן 70 שהתוקף הוא לחמש שנים. זה הגיל שאנשים צריכים לצאת ליהנות, לבלות כי עבדו עד לפני שלוש שנים ופתאום גילינו שאנחנו מחמירים. הבן אדם כותב את המחלות, אבל למטה בסוף יש סעיף שהרופא אמור להגיד האם להפנות אותו למכון הרפואי. אני ראיתי ב-95% מהמקרים שהרופא כותב לא, ועדיין בגלל שהוא ציין מחלות לכאורה, רשות הרישוי לקחה לעצמה איזה אינסטנציה רפואית. עשיתי הולְד, אמרתי רק רגע, מה קרה לכם, אנחנו לא נורמליים.

המכון היה נותן תשובה תוך שבוע הייתי אומר שכל אחד יילך למכון, אבל אתה לא יכול להביא בן אדם לאינסטנציה שאתה מבין שהיא פשוט תגרור אותו. אגב, מה שיקרה במקרה הטוב ולא הרע זה שהוא ימשיך לנהוג, במקרה הרע הוא גם יהרוג מישהו. לכן מה שעשינו זה הוספנו עוד שאלה, אני לא רוצה להרחיב, אבל אנחנו יודעים שיש רופאים שנמנעים מלחוות עמדה שיכולה בקצה שלה להשפיע על משהו שיכול לגרום להם למשהו פחות טוב. אני מחפש מכבסת מילים. הוספנו בטופס סעיף שכותב, האם להבנתך המקצועית יש בעיה בכשירות הנהיגה של האדם הזה? השאלה הזאת לעצמה, ברגע שהרופא כותב שלא, גם אם הבן אדם כתב, כי מה אני רואה אצל רופאים? הבן אדם עם סוכרת, הוא כותב שהוא מאוזן. הבן אדם הוא עם קוצב לב, הוא כותב שהוא מאוזן. עכשיו, אדם שהוא מאוזן הוא מאוזן. זאת אומרת הרפואה המודרנית יודעת לאזן אותנו. אני חייב לומר לך, ימית פה ניהלה את הדבר הזה. הגענו למצב שהיו לנו 4,200 אנשים מבוגרים שלא הצלחנו לטפל בהם בגלל התהליך הארוך הזה. פשוט רתמנו את כל האנשים, שינינו את הקריטריונים, שחררנו את ה-4,000 האלה תוך חמישה ימים, חמישה ימי עבודה. שינינו את הלוג הזה במחשב, ואני אומר לך באחריות ש-90% מהאנשים האלה בגיל השלישי לא ימתינו יותר מיומיים שלושה החל מעכשיו. זה לא נכון, זה לא ראוי. אני לא הייתי רוצה להזדקן ככה. בואו ניתן דקה לאלכס. אני קודם כל שמח לראות אותך פנים מול פנים.

אבל אני שלחתי לך מכתב ב-14 באוקטובר ועד עכשיו לא קיבלתי תשובה. אלכס, אתה לא מכיר אותי, אבל אני מכיר אותך, אף מכתב שלך לא הגיע אליי. אני מאמין לך, שים לב מה אמרתי, לא הגיע אליי, כי אני מכיר אותך. הסיפור הוא כזה, יש חוק חדש שבעצם מנפיק רישיון נהיגה. אה, לא שלחתם אליי, שלחתם לשרה, אני עניתי לשרה. בסדר, אני לא קיבלתי, אני אענה לך. אבל תן לי רגע להשלים את השאלה. מסתבר שברישיון נהיגה של אנשים שהם לא יהודים לפי ההלכה תאריך הלידה העברי לא מופיע, אז השאלה שאני שואל זה בעצם שתי שאלות. האם יכול להיות שיש לנו רישיונות נהיגה לא אחידים במדינה והדבר השני מה הצורך של משרד הרישוי להפלות את האנשים ולזהות את האנשים לפי לאום.

אני אענה לך. אין לי צורך, אני מבחינתי מי שנהג הוא נהג, אותי לא מעניין מה הוא. אני מזכיר לך גם שלא אני חוקקתי את החוק. החוק אומר לכולם.

החוק אומר ככה, החוק אומר לכולם, אך לאפשר למי שאינו רוצה שהתאריך יופיע ברישיונו שאינו יופיע. לכן לשאלתך הרישיון הוא אותו רישיון, אבל בסעיף הזה של 4d יכול להופיע תאריך עברי ויכול שלא.

יכול אדם לכתוב לי אחרי שהוא קיבל שהוא מבקש להסיר את התאריך העברי ואז אני מסיר והוא יקבל רישיון פלסטיק חדש. במקרה שאתה כתבת, תזכור אנחנו לא עושים את זה אחד אחד, רשות הרישוי כמו כל הרשויות המדינה מקבלת את כל הפרטים שלה מרשות האוכלוסין בקובץ מחשב, אין בן אדם באמצע, מי שקובע מי יהודי ולא יהודי זה לא אני. רשות האוכלוסין שהעבירה לי תאריך עברי, הוא יופיע ברישיון. אם היא לא העבירה אז הוא לא יופיע.

יודע כמה רישיונות יש בשנה? 1,100,000 מונפקים. למקרה הספציפי הזה אני אענה לך כבר כי אנחנו לא אומרים פה שמות ועניינים. בדקנו את זה לעומק לאחרונה, הסתבר שאכן כשהוא הועבר, הסעיף יהודי, ברשות האוכלוסין הם הוסיפו אותו כחודש אחרי שהונפק הרישיון הנהיגה. אם ינפיקו אותו עכשיו, יופיע יהודי כי הם תיקנו ברשות האוכלוסין. כאשר הוצאנו את רישיון הנהיגה מעמדם ברשות האוכלוסין היה ללא תאריך לידה בגלל שלא הופיע כיהודי, כחודש אחרי זה הם הלכו לרשות האוכלוסין ותוקן להם המעמד ליהודי, אז לכן אם עכשיו הם ינפיקו את זה אז יופיע להם יהודי. אני שואל שאלה כללית.

לא, שנייה. האם זה הגיוני

אני יודע שזה לא כולל אותך, קיבלת קובץ, אבל אתה מרכיב ממשלתי, נכון? האם זה הגיוני שבן אדם, בגלל שהלאום שלו לא יהודי רישיון הנהיגה שלו נראה שונה? הגיוני לגמרי, כי אני לא יודע להמציא לו תאריך. אם אני לא יהודי,

אבל אתה נולדת באיקס זה - - - אתה מכניס אותי לנושא שהוא לא קשור אליי. אתה גם יורה לכיוון הלא נכון. זה לא יעזור, אני לא יודע להמציא תאריך. תקשיב שנייה, אתה לא יכול לקטוע דיבור שלי. אתה צודק. אתה יודע להמציא תאריך, כי לכל תאריך לועזי יש תאריך עברי. זה שבן אדם לא יהודי זה לא אומר שאין לו תאריך עברי מקביל. אז או שתעשו לכולם תאריך עברי, או שתורידו לכולם. היה הסיפור הזה על תעודות זהות ובסופו של דבר בתעודת זהות הורידו את זה,

זה מופיע ברישיון נהיגה? אז אני אומר לכם, או שתעשו את זה או שתעשו את זה. אלכס, אני לא חושב שהמקום זה משרד הרישוי. רגע, אבל תקשיב. משרד הרישוי פה מוציא מסמך, המסמך הזה הוא באחריות משרד הרישוי. כמשרד ממשלתי אתה לא יכול להסתכל על רישיון אחד ורישיון אחר ולהגיד, אה אין לי בעיה, בגלל שמשרד הפנים מעביר לי קובץ כזה אז אין בעיה להפלות. זה מסמך שלהם. רישיון נהיגה זה מסמך שלהם. זה מסמך שלהם, נכון. אני אגב העברתי שלוש שאילתות לשרת התחבורה,

התעלמות לחלוטין. זו גם תשובה. תקשיב, יש פה אפליה על לאום.

גם הציבור הערבי וכל ציבור אחר שהוא אינו יהודי לפי ההלכה, פתאום הרישיון שלו שונה.

נלחמנו כדי שזה לא יהיה בתעודות זהות, אז זה מופיע לנו ברישיון נהיגה? איפה השכל? אנחנו מדינה דמוקרטית. לא יכול להיות שמדינה מפלה פה אנשים על בסיס מסמך של רישיון נהיגה,

אתה בעצמך אומר שאין שום בעיה מבחינתך ביחס למה הלאום של הבן אדם שמתיישב על ההגה. המסמך שאתה מוציא זה מסמך מפלה. אני יודע שלא אתה מעביר את הקובץ, אבל אני פונה אליך כי השרה שלך לא עונה לי. אני פונה אליך כדי שתטפלו בזה. נבדוק את זה.

או שלכולם יש תאריך עברי או שלאף אחד אין תאריך עברי, זה לא יכול להיות ככה וככה. חבר הכנסת קושניר, הבנו.

לא, יש עוד סוגיה בנושא הזה. מסתבר שיש מדינות בעולם שמסתכלות על רישיון נהיגה ישראלי ואומרים שהוא לא לפי פורמט אחיד ויש להן בעיה לקבל אותו. רק לאחרונה הראו לי, אחת הסיבות היא זו. השאלה היא איך אתם מתמודדים עם זה וזו כבר שאלה אליך. עוד לפני שנחתם ההסכם עם איחוד האמירויות, ההסכם הדקלרטיבי עם הטקס והכול, אנחנו ניהלנו מגעים להכרה הדדית בהסכם רישיונות נהיגה עם איחוד האמירויות. הגענו להסכמה מלאה, החתימה לא התבצעה לא בגללנו. אני מציע לפנות למשרד החוץ, אני עם הסכם מוכן. אני חרוץ, אני הכנתי את ההסכם. לילה לפני הודיעו לי שהוא לא ייחתם במסגרת ההסכמים שנחתמו. אני אשמח לקבל תשובה לשאלה הראשונה שלי.

אני עניתי ואתה פונה לאדם הלא נכון. בסוף שר מנחה אותי, אני עובד במשרד. אבל חברים, לא יכול להיות שאתם במשרד התחבורה לא - - - אלכס, אני אפנה לשרה. אני פונה כחבר כנסת

אני פונה למנהל אגף הרישוי. אבל הוא לא יכול לתת לך תשובות. אני מבטיח לך שאני אעביר את זה לשרה ואבקש ממנה לעשות כל שניתן להשיב לך.

אבל זה לא הגיוני שמ-14 לאוקטובר אני לא מקבל תשובה. אתה מבין שאני לא יכול לענות לך. אתה הגשת מכתב או שאילתה?

גם לשאילתה לא? אז תפנה ליושב ראש הכנסת. לשאילתה יש כמה זמן עבר? כל שבוע כמעט אני מגיש את השאילתה הזאת. היא כל הזמן נדחית. כבוד היושב ראש, כמובן שאני מודה לך על הדיון החשוב הזה. למרות שאני לא חבר בוועדה, אבל הייתי בכנסת ה-20 חבר בוועדה, אני חושב שזו אחת מהוועדות החשובות, כי באמת אנחנו מעלים פה סוגיות ונושאים שבאמת נוגעים לחיי היומיום של האזרחים. למשרד הרישוי יש ממשק ישיר. אנחנו שמענו פה סקירה. אני להבדיל מחברי, יש לי הרבה ימים והרבה שעות משרד רישוי והרבה שעות אפי רוזן. אני יכול להעיד שהוא באמת עושה מעל ומעבר לפתור בעיות ובאמת יש לו אוזן קשבת והוא עוזר בהמון תחומים. במשך השנים שעברו הוא קידם הרבה נושאים אצלנו בחברה הערבית, גם הנושא הזה של מכונות הרשיומט שהתחלנו בזה, גם הנושא הזה של מספר ירוק, שהכנסנו בכמה ישובים. העניין הזה היום, עם כל הקורונה והעניינים, שאי אפשר לקבל קהל, אז אני שמעתי את הסקירה ואת כל מה שעשו. מבחינת אלה שיש להם נקודות, דחו להם. מבחינת חידוש רישיון נהיגה באמת זה חשוב, אבל העניין הזה של זמני המתנה וזה, אני מבקש באמת שתבדקו את זה כי יש הרבה שפונים אלינו, או שהזמן ארוך או שזה מתנתק. יש לי שלושה נושאים שפנו אליי ואני חיכיתי לוועדה שאני אעלה את זה. בנושא רהט, אדוני יושב הראש, פעם ראשונה, וזה גם לזכותו של אפי, במכרז הכניסו יישובים ערביים, שמבחני תיאוריה יוקמו ביישובים ערביים. דיברנו על רהט ודיברנו על יישוב בגליל ויישוב במשולש. לא יכול להיות שרהט, 75,000 צריכים להגיע עד לבאר שבע על מנת לעשות את בחינת התיאוריה. אם אתה יכול לעדכן לגבי זה, אנחנו רוצים לפרסם את זה. נקודה שנייה זה בעניין, אומרים לי עכשיו שיש לצערי הרבה יישובים אדומים, ואז ברגע שיישוב מוכרז כאדום הוא לא יכול לגשת ולעשות את הבחינה, הטסט המעשי. אומרים להם שיש בעיה עם האגרה, שאם צריך להירשם עוד פעם אז הוא צריך לשלם ואז החזר ולא החזר. אני חושב שאתה יכול לפתור את זה. אם למישהו הייתה בחינה והיא נדחתה אז הוא צריך להיות מופיע אצלו כשולם. אם אתה יכול לענות. נקודה שלישית, פונים אליי הרבה מורי נהיגה. אני חושב שדיברתי איתך על זה. הם מלמדים בכרמיאל ומתחילים לסגור להם הרבה רחובות וכבישים שהיו מלמדים שם. כנראה שהכיוון הוא להוציא אותם מהשכונות בכרמיאל. מה האלטרנטיבה?

מה האלטרנטיבה? מי סוגר? העירייה עצמה. אם ידוע לך, ואם לא, אז אני מבקש שתבדוק את זה. אלה שלושת הנושאים שאני מעלה. מהסוף להתחלה. האירוע בכרמיאל הוא אירוע שאני שמעתי עליו כמוך כרכילות, זה לא משהו שפנה אליי רשמית מישהו. אני מניח שכמו שהיה לנו בירושלים וכמו שהיה לנו בנוף הגליל העובדה היא שלמעשה שבמקומות שיש בהם הרבה מאוד שיעורי נהיגה מהמגזר הערבי אז עובדים גם בשבת וזה מפריע בטח לציבור של האנשים.

יכול להיות שנקט באיזה שהיא פעולה כדי מה שנקרא לצמצם. ידי קצרה מלהשפיע על ראש העיר. יחד עם זאת, אם אנחנו נגיע לאיזשהו שלב שבו אנחנו נבין שבעיר כרמיאל אי אפשר לנהל שיעורי נהיגה ולבצע בחינות אנחנו נוציא משם את הבחינות למקום אחר. אני לא חושב שראש העיר רוצה להגיע לזה. אנחנו נטפל בזה, נדבר עם ראש העיר, אבל אתה מכיר את זה, אני יכול לדבר, אני יכול לבקש. לגבי הנושא של חילוט אגרות. הנה עכשיו זה אום אל-פחם, אתמול זה היה מקום אחר. המערכת שהיא המערכת הכי חדישה בעולם בתחום הזה, היא לא נבנתה לאירוע כמו שהוא קורה עכשיו, לכן כרגע האגרות נחלטות. אין כרגע פתרון טכני וטכנולוגי לעניין הזה. גם מבחינת לשון המכרז, בכוח עליון האגרה נחלטת. הקורונה היא כוח עליון. עכשיו יש שיגידו שבסופו של דבר התלמיד והמורה הם מקשה עסקית אחת. אז מחזירים להם את זה אחרי זה? כרגע לא, ולכן אנחנו העלינו את זה לוועדת מכרזים. כרגע התלמיד ישלם אגרה נוספת. אנחנו בדיונים איך לטפל בזה. ברגע שנגיע להחלטה, אם נחליט שאנחנו מחזירים את האגרה הזו אז עושים החזר אגרה כמו שאנחנו עושים על הרבה דברים. למה בעצם לא להחזיר את האגרה? המערכת לא ערוכה לעניין הזה ובלשון המכרז כתוב שכאשר יש תקלה שהיא קורית כתוצאה מכוח עליון למעשה, אז מי שנושא באחריות זה המורה במקרה הזה. עכשיו בין המורה לתלמיד, המקשה הזאת, אנחנו רואים רק את המורה. למשל, גם אם נניח מורה לא מגיע לבחינה, גם האגרה של התלמיד נחלטת, אבל אנחנו אומרים לתלמיד שהוא צריך לבוא לחשבון עם המורה. היד הנותנת היא היד הלוקחת. למה מכניסים את התלמיד פה שהוא צריך לבוא ולהתמודד? זה אגב מקדמת דנא, מקשה עסקית אחת. לא הגיע הזמן לשנות את זה? לכן אני אומר שאנחנו בוחנים את זה. לפי המכרז אתה אומר,

אין אפילו חובה להחזיר את האגרה הזאת לתלמידים?

לכן אמרתי, אף אחד לא היה ערוך לאירוע כמו האירוע הזה. אמרתם שאתם כבר כמה חודשים נערכתם ועשיתם. לא לכול, עוד פעם. אבל דבר כזה שתלמיד משלם ואתה אומר לו אני מחלט את זה בגלל שלא באת. המדינה הכריזה על העיר אדומה, אז לא מספיק שהוא הפסיד את היום הזה? לכן התשובה שנתתי שאנחנו עובדים על זה. אני לא רוצה לתת לך תשובה אופטימית. אתה מכיר אותי, אני לא אגיד לך משהו שהוא לא בדוק 360 מעלות. מסיבה טכנית הם לא יכולים לבצע את זה. לא, הוא אומר עכשיו שאין חובה להחזיר. חבר הכנסת סעדי, הסיבה היא פשוטה. לא משנה מה עמדתי וכמה פקיד בכיר אני, אני עדיין פקיד. יש לי ועדת מכרזים במשרד שכל מה שקשור בלשון החוזה בסוף מגיע אליהם. אני עליתי אליהם הרבה פעמים, פעמים חייכתי ופעמים בכיתי, ולכן אנחנו עוסקים בזה. היום בבוקר לפני שהגעתי לפה היו לי תלונות ממורי נהיגה. הדבר האחרון לגבי הנושא של מכרז התיאוריה, מכרז התיאוריה סוכם, הניקוד סוכם. אני יכול לומר שהגישו 13 חברות מועמדות,

מכיוון שכמה חברות הגיעו למקום הראשון באותו ניקוד יש בחוק חובת מכרזים את שיטת ההגרלה. המנכ"ל של המשרד לפני כשבוע וחצי חתם על הרכב ועדת ההגרלה. תתקיים הגרלה ולאחריה אנחנו נפרסם את הזוכים וגם אז אני מזהיר, אם יהיו עתירות לא נצא לדרך. מניסיוני כל החברות הללו הן חברות נותנות שירותים, אני לא מוצא שבמקום כזה לא יהיו עתירות, לכן זה ייקח עוד די זמן. אבל בסוף עשינו פה צדק, מתוך 20 תחנות תיאוריה שתיים מהן יהיו ביישובים ערביים.

הודות לך ולפעילות שלך ולזה שגררת אותי כמעט לכל מקום שרק אפשר. אגב באהבה גדולה. אני חושב שצריך לטפל בזה והיה נכון שעה קודם.

אנחנו למעשה במהלך כל התקופה המשכנו לקיים בחינות רגילות למגן דוד אדום,

משטרת ישראל וכולם. גם לנכים קשים שזכאים לרכב מותאם מהמוסד לביטוח לאומי, גם בסגר המשכנו לקיים בחינות פרטניות. אנחנו המשכנו לעשות בחינות מעשיות לטרקטורים, מלגזות, למכונות ניידות, לכל מה שהיה צריך לחקלאות ולתעשייה הישראלית בשביל לשמור על רציפות. לנכים הייתה פעם חובה, אם אתה רוצה להעביר בעלות תבוא תוכיח שפרקת את המעלון, שהרכבת מעלון. ביטלנו את זה, אמרנו אני לא מכיר נכה שמעביר רכב עם המעלון, או שבן אדם נורמלי שלא צריך קונה עם מעלון. פשוט אנחנו נתנו להם לבוא אלינו השכם והערב, ביטלנו את זה. הדבר הכי חשוב שעשינו לטובת הנכים, כבר תקופה ארוכה הנכים ביקשו לייבא רכבים יותר בטיחותיים, יותר גדולים, זה הנכים המאוד קשים. המגבלה של רישיון B עם 4,000 קילוגרם ברישיון לא אפשרה להם. לשמחתי אחרי תקופה ארוכה לפני שבועיים פרסמנו ברשומות תקנה שמאפשרת למי שהוא עם רכב רפואי, רכב נכה, יכול עם רישיון B לנהוג ברכב עד 5,000 קילוגרם. איך הוא התמודד? מה הוא עשה לפני זה? הוא ייבא רכבים שהם פחות היו מתאימים לו. אז עכשיו יכולים לייבא את הפורד אקונוליין היותר מרווחים והיותר טובים. בסוף זה עוד רווחה לחייו של הנכה, שהיא חשובה עשרות מונים מכל דבר אחר בעניין הזה. הדבר האחרון,

כפי שאמרתי מהתחלה ובזה אני אסיים, פתחנו את השירות לשירות טלפוני. 22 או 23 פעולות ליבה. אפשר לעשות את הכול בטלפון. כתבתי פה, אפשר אפילו להעביר בעלות בירושה, להוסיף, להוריד בעלים, להחזיר רכב לכביש, להוריד רכב מהכביש, לוותר על דרגת רישיון, תג נכה בטלפון, להחליף מספר של נכה באופן ממוחשב. אני חושב שעובדות ומספרים מנצחים כל דבר. למעשה מאז שנתנו את השירות הטלפוני, ה-18 בספטמבר,

זה חודשיים וחצי מקסימום, 151,000 לקוחות פנו אלינו.

יש כ-5.5% שלא הספקנו לחזור אליהם, או שלא נתנו טיפול כמו שצריך, אבל 94.4% מהאנשים טופלו, שזה 143,000 אנשים. ממוצע הלקוחות היומי שלנו הוא 3,400 לקוחות. זמן האיחור הממוצע הוא 12 דקות, אני מודה. חלק מהאנשים שקבעו בעשר ועשרה, לפעמים חזרנו בעשר וחצי, לפעמים בעשר וארבעים ולפעמים באחת עשרה. רק אומר דבר אחד, אנחנו מקפידים לקיים את השיחה הזאת. האדם מקבל הודעה ואנחנו גם כותבים לו, אנשים לא עונים למספרים חסומים במדינה, בטח בתקופה שאנשים יש להם חובות וכאלה. כתוב להם באס.אמ.אס שהשיחה תהיה ממספר חסום. יש לנו שיטה של נעדרים, גם אם מישהו לא ענה אנחנו אחרי כמה דקות מחייגים שוב, לפני סוף יום מחייגים שוב. לעניין הזה אני רוצה לומר משהו אדוני,

כיוון שהמערכת שלי לא ממוחשבת שעושים את זה מהר, יש חלק מהעובדים והעובדות שלי שלפעמים מנתקים טלפון. קורה לפעמים שלחלק מהאנשים לא מתקשרים בשעה היעודה.

אני מקבל תלונות, אני לא שבע רצון מזה. מה שאפשר לטפל, לטפל.

אבל זה הטוב ביותר שאפשר היה להגיע במצב הנוכחי וכדי לא לחכות לדיגיטציה כי כל פעם שאנחנו עוברים מעבר לדיגיטלי המשמעות היא שזה ייקח ארבע, חמש או שש שנים. הדבר הכי חשוב,

אני חושב שהחיים שלי בבית הן בבואה של המציאות. אני מקבל את זה שבמדינת ישראל 25% עד 30% מהאנשים הם בעלי מסוגלות דיגיטלית נמוכה, אבל טלפון, תמיד אני אומר, גם אמא שלי שהיא בת 90 מנצחת אותי בסידורים בטלפון by far. בשעה שהעברנו את זה לטלפון אפשרנו לכול אדם במדינת ישראל, גם אם הוא מבוגר, גם אם יש לו ליקויים אחרים, לקבל את השירות בטלפון. מן הסוף אל ההתחלה וכן הלאה, אי אפשר לעשות את כל זה בלי תמיכה של משרד שבו גם השרה, גם המנכ"ל ויותר מכולם העובדים, העובדים שלי זה הנכס הכי גדול שיכולתי לבקש לעצמי, השותפות שלכם, מה אני יכול לומר, הלוואי ותימשך כך. באמת תודה לכם ותודה על החמלה שאתם מגלים כלפי הציבור. תודה, אדוני. תודה לך, אפי. אני אומר לך הצלחת לרגש אותי. אני יושב פה עם הרבה משרדי ממשלה, במיוחד בתקופה הנוכחית. באמת כל אחד מנסה לשפר ולייעל ומה שאני ראיתי כמעט אצל כולם, איך מתמודדים עם הפניות, להרחיב את המוקד, לתת מענה זמין ויעיל יותר, פה גיליתי משהו חדש, מה שאני יודע עכשיו לא ידעתי לפני שנפגשנו כאן ואני שמח על כך. זה לא רק להשקיע ולראות ולתת את המענה המהיר ולשאוף לשלמות. לקחתם את המומנטום ולראות איך נעשה את זה. ביצוע בשטח, איך אומרים תכלס. מנית פה עשרות דברים שאני אישית לא הייתי מודע לזה. אני חושב שאזרחי מדינת ישראל גם לא מודעים לזה. רק אלה שזקוקים, כל אחד בנקודה שהוא צריך להגיע למשרד הרישוי אז בתורו זה נודע לו. בעצם רואים פה את הלב ואת הנשמה שלקחו את כל הדברים ואיך אנחנו יכולים יותר להנגיש את זה, אם זה לנכים ואם זה לשאר האזרחים. עברת פה ממש על הכול, פסילות, נקודות, תיאוריה, מעשי והגיל השלישי. זה משהו מדהים. אף אחד לא היה מגיע לזה, היינו יכולים לעשות ראש קטן כמו שהיה עד היום.

תלך לרופא, יש לך מחלה, הכול טוב,

מה אתה רוצה ממני? כדי לפתור את הדבר הזה צריכים להיות אנשים עם לב,

ולהיכנס לראש של השני. נכון, כדי לעשות את זה צריכים את הצוות המיוחד שיבוא ויסייע, ואני אומר לך גם תודה, ימית. בהחלט יש פה את רוח המפקד ובהזדמנות זו אני רוצה גם להודות לשרה, שהיא קשובה והיא בעצם מקבלת וכנראה מכירה אותך היטב, והיא יודעת שאם אתה מגיע להמליץ על משהו מסוים זה לא מגיע ככה בשלוף, אלא אחרי הרבה חשיבה מעמיקה בעניין. יש לי רק להודות לך, אני חושב שהדבר הזה צריך להיות מפורסם. אני לא יודע אם הציבור בישראל יודעים את מה שאתם עשיתם. יש פה באמת עשרות חדשות טובות לאזרחים, לא צריכים לחכות ולראות. כשעושים דברים לא טובים צריך להתחבא, אבל כשעושים דברים טובים, אפי, אתה צריך לדברר את זה. זה אחת מהמידות, עם ישראל ביישנים. בוא נאמר ככה, אם אחד מתקרב לגיל 70 כבר בגיל 69 נכנס לו הסיוט, איך אני אתמודד ומה אני עושה,

הוא צריך לבלות שם כמה חודשים. למה שהוא לא יהיה מודע מגיל 69 או מגיל 68, תדע לך מהיום והלאה אתה לא צריך לעבור את המסלול הזה. זה משנה לו לגמרי את החשיבה, את היום ואת כל ההתלבטויות שהיו לו. היה כדאי והיה חשוב לשמוע את הסקירה. אני רוצה לאחל לך

אני מודה לך גם בשם אזרחי מדינת ישראל וגם לצוות הנפלא. שנוכל תמיד לנהוג בדרכים טובות ולהגיע ליעדים בצורה הכי טובה. אין לי מילים להודות. הישיבה

12:40.